בוקר טוב.

השעה 09:30. אנחנו בדיון מהיר בעניין "מדיניות פרקליטות המדינה בעניין הגשת תביעות נזיקין נגד מי שהורשעו בשל מעורבותם באירועי שומר החומות". הצעה לדיון מהיר של חברי הכנסת אוהד טל, משה סעדה, מירב בן ארי, ארז מלול ושרן

ואיך אנחנו יכולים לייצר את ההרתעה מולם במישורים הללו. תודה רבה, חבר הכנסת אוהד טל. לפני שאני אבקש מפורום קהלת להציג, לפני זה יש לי מספר שאלות אליכם. אנחנו מחכים לדעת מה קורה עם נציגי האוצר,

כלכלית? איזה היתכנות כלכלית? תהפוך אותם על הראש לא תמצא שקל. אני חולק עליך לצורך העניין קצת מידיעה, חלק מהאנשים שהשתתפו באירועי שומר החומות, לפחות בעיר

עצם זה שאזרח הרשה לעצמו ליטול חלק באירוע טרור, די בכך כדי שאני אנקוט כלפיו בתביעה אזרחית. שלוש התביעות האלה

אבל לא תפסו את האנשים ולא חקרו אותם ולא העמידו אותם לדין, את מי אתה הולך לתבוע? יש פה איזה כשל. מתוך 250 אתה הגעת בסוף ל-55, וצריך לדעת מה הייתה

השאלה אם זה שווה כלכלית זו שאלה אחת.

שלא מתאים למצות הליך פלילי מול אדם, האם שווה להגיש נגדו תביעה אזרחית גם אם סיכוייה יותר נמוכים - - - זה לא מה

חייב רק להשלים דברים. אדוני פה אמר את דבריו, אני חייב לענות. לא עולה על הדעת שבמסגרת אירועי שומר החומות יש עשרות או מאות מקרים שבהם אנשים הזיקו, זהותם ידועה ולא נפתחה חקירה פלילית.

בסוף הייתי אצלכם במחלקת התביעות במשטרה, ויש כתבי אישום של המשטרה בנושא שומר החומות, כי הרי לא כולם מגיעים לפרקליטות. האם לאותו נאשם

האם המשטרה קיבלה את הפיצוי? זה מה ששאלתי. אני יודעת שהוגש הצ'ק. אני לא יודע מי משלם את הצ'ק הזה. אנחנו משלמים את הצ'ק, זה מתקציב המשטרה. תביעת הנזיקין הכי גדולה בשומר החומות הייתה של משטרת ישראל, ועניין אותי לדעת אם מישהו שיפה את

הוא אמר לנו: בשום פנים ואופן לא, אני לא מוכן שתגישו תביעה אזרחית, אני לא מוכן לעמוד בפני מומחים. למה אתה צריך אותו בשביל להגיש את התביעה

שר המשפטים אומר לך כגורם מדיני: תגיש תביעות נגד הרשות הפלסטינית. אם ממשלת ישראל תעשה עבודה בעניין הזה, ותגיע למסקנה שרצוי בעיניה שהמדינה תגיש תביעות כלפי הרשות